אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוץ והביטחון. אני רוצה, לפני שנגיע לנושא העיקרי, להעמיד להצבעה ולאישור את - - - רק תגיד שזה דיון פתוח. כן. מדובר בדיון פתוח, לפי סעיף 120(ב)(2) בתקנון הכנסת. הסעיף הראשון שעל סדר-היום הוא אישור הצטרפותה של חברת הכנסת מיכל וונש כחברה קבועה בוועדת משנה ליחסי חוץ והסברה. מיכל, שלום לך. אז מי בעד?

נגד אין. נמנע אין. אז, מיכל, ברוכה הבאה לוועדת משנה לענייני חוץ של הוועדה. הישיבה ננעלה בשעה 09:05.